אתמול הישיבה שהייתה אמורה להיות בוטלה. אני הייתי בדרך לירושלים. לפני שהגעתי לעיר קיבלתי הודעה שהמצב של הרב אדלשטיין זצ"ל, המצב החמיר. ואז עשיתי פרסה וחזרתי חזרה לבית החולים מעייני הישועה. לצערי הרב, כשהגעתי לשם הוא נפטר. רבים שאלו אותי 'אז מה, הוא בן 100'. אין דבר כזה בן 100, זה היחיד שיש לנו. זה כמו מישהו שיש לו אבא, יש לו אבא אחד. מה זה משנה באיזה גיל הוא, מה זה משנה באיזה מצב הוא.

אני יכול להגיד על עצמי, אבל גם חבריי, מה שאנחנו לומדים ממנו, שגם כשיש מחלוקת אנשים יצאו ממנו ברוח טובה, באווירה טובה. היה מכבד כל אחד. היו אצלו סתם, כל מיני אורחים, אנשים ברמות גבוהות, גם בארץ וגם בחוץ לארץ. וגם אם הייתה לו מחלוקת איתם, מחלוקת עקרונית, זה נעשה באווירה טובה, ברוח טובה. אנחנו מנסים ללמוד ממנו, לא תמיד אנחנו מצליחים לעשות ויכוחים ברוח טובה. אבל זה מה שהוא עשה. אני רק יכול להגיד לכם, כשאני הגעתי לשם פגש אותי, פגשתי מיד את ד"ר זחאלקה,

את ד"ר זחאלקה שהוא היה הרופא שלו. והוא אמר לי, שאלתי אותו 'ד"ר זחאלקה מה קרה? היה בסדר. שאלתי כל בוקר'. הייתי שואל. אז הוא אומר 'תשמע, אני בבוקר, כל פעם שהרב נמצא אני נכנס אליו קודם ואחרי זה אני עולה למחלקה. הייתי אצלו והוא מראה לי את, שיעור שהוא מכין, שיעור בתורה. והוא כתב את זה ואת השיעור'. הוא אומר, נמצא אצלי בחדר. הוא כתב את זה. אמרתי לו 'בסדר, אני אבוא אליך יותר מאוחר'. איך שהלכתי הוא איבד את ההכרה וקרסו המערכות'. האמת היא שאנחנו היינו מודאגים, כיוון שהמדדים היו בסדר. והתפקוד שלו היה בסדר גמור והוא אמר שיעור. אמרו לי בחורים שבאו אליו לבית החולים. אבל בדיקות הדם היו גרועות מאוד וקשות מאוד. ולצערנו הרב הוא נפטר. ואין לנו תמורה. באמת, ההנהגה שלו היא הנהגה שראויה ללימוד. 80 שנה שהוא אומר שיעורים בישיבת פוניבז', לא מחסיר יום אחד.

אני מרגיש יתום בלעדיו. זה באמת דבר שאי אפשר לתאר אותו. אבל זה המצב ואנחנו נצטרך להתגבר ולהתמודד עם זה.

אחמד טיבי. אני מרגיש כמה האובדן הזה הוא יקר לך, כואב לך, מצער אותך. לכן אני רוצה להשתתף בצערך וצער הקהילה שלך. שלא תדעו עוד צער.

רבה. המילים שלך, מרגישה את האובדן. ואין יותר הרגשה קשה באמת מלהרגיש יתום. בעיניי להרגיש יתום זה לאבד את המשענת החזקה. אבל בטוחה אני שיש לך ולכל הקהילה את הכוחות. וזה דרכו של עולם. אנחנו אומרים בערבית (אומרת דברים בשפה הערבית) - כאילו האל נותן והוא לוקח. השם נתן, השם לקח. בדיוק, אז אנחנו משמיים. תודה רבה, תודה. אני גם רוצה להשתתף בצערך. אני כמו רבים, לא הכיר את הרב. אבל מהדברים שלך והרגש שאתה מגיע בהספד שלך, אתה כבר מתחיל להכיר את האיש. אני רוצה להשתתף בצערך, בצער כל הקהילה. בצער כל עם ישראל, יהי זכרו ברוך. תודה רבה. ולדימיר. האמת שאני אתמול במהלך היום הייתי, הייתי לא מעט בנסיעות והאזנתי לתוכניות הרדיו. נחשפתי לא מעט לאיש. לדרכו, לסגנונו, לגישתו. בהחלט מזדהה עם התחושות שלך. צער גדול לקהילה, משתתף בצערך. תודה רבה. ינון אזולאי. האמת, הרב גפני, אני לא צריך להגיד לך. אני כחלק, כחלק מהאובדן שאנחנו מרגישים שזה אבא הלך לנו, לא משהו אחר. כי כשגדול תורה הולך זה לא משנה מאיזה מפלגה אתה,

עדה אתה, גדול תורה אצלנו זה סמל, זה אבא. והדור שלנו הולך ומתייתם. אני זכיתי עוד להגיע לשם לא פעם ולא פעמיים, להתייעץ איתו המון בחינוך. היה איש חינוך. שפשוט להיכנס אליו, לצאת, להיכנס עם מטען ולצאת חופשי מהמטען, כשאתה יודע ששמת את המטען אצל מישהו והוא עם העצה שלו אתה יודע שאתה הולך על בטוח. זה היה בחינוך הילדים שלי. זה היה בחינוך של נוער בסיכון במגזר החרדי. שרבות מדברים עד כמה הוא היה אבהי כלפיהם. אתמול הייתי בלוויה, הייתי בלוויה עם הילדים שלי. אפילו היה לי ילדים שאני יצאתי מפה מירושלים והם מאשדוד. ילדים קטנים יותר. הילד בן 12 התקשר אמר לי 'אבא, אני נוסע'. אמרתי לו 'איך אתה נוסע? אתה יודע, לוויה של מאות אלפי אנשים'. אמר לי 'אבא, אני נוסע באוטובוס. אני נוסע עם עוד חברים'. אני חושב שזה הפעמים היחידות שאפילו כאבא אין לי שיקול דעת. הילד קם ונוסע. 'אבא, אני מרגיש שאני חייב לנסוע'. וזו ההרגשה שלנו, זה החינוך שאנחנו מחנכים את הילדים שלנו. והבן שלי אמר לי אולי דבר שיישמע קצת מזעזע. אבל יצאנו מהלוויה. ילד, בחור, הבחור הגדול שלי. הוא אומר לי 'אני רוצה שבעזרת השם גם אצלי זה יהיה ככה, ב-120'. אמרתי אם זה החינוך שאנחנו מחנכים את הילדים שלנו, הם מבינים שזה העיקר. וכל תפקיד אחר שלנו הוא טפל לעומת התורה שאנחנו בה נותנים את הכוח לתורה והתורה נותנת לנו את הכוח. ועל זה המלחמה שלנו. זה מלחמת הקודש שלנו, כשבאים ורוצים. זה המלחמה שלנו בכל החיים שלנו. אנחנו מוכנים למסור את הנפש שלנו, את הנשמה שלנו. ואם הילד שלי בסופו של דבר זה מה שאמר לי, אני גאה בו. בעזרת השם אני מאמין שהוא יהיה מליץ יושר על כולנו. ראינו את הכוחות שלו ברגעים האחרונים, איך הוא מוסר שיעור. דבר שלא נתפס בדעת. למסור שיעור בטיפול נמרץ והוא מתלבש כמלך. הוא לובש את החליפה ובשביל למסור את השיעור, לכבד את מי שהוא מוסר את השיעור. אין דברים כאלה. וכשהוא בגיל 100 הלך, אז מה? אבא כשהוא הולך לא משנה אם הוא ילך בגיל 120 או בגיל 70 או בגיל 60, זה אבא. ולכן כולנו מצטערים. אבל מפה אנחנו צריכים לקום כולנו ולהמשיך במלחמה, בצוואה שגדולי הדור מותירים לנו. תודה רבה.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים. אני עובר, החיים צריכים להימשך. ואני מבקש שאנחנו נדון, אולי נעשה דיון יותר קצר, בגלל שב-10:30 אנחנו נצטרך לדון בהארכת המועדים של, להארכת המועדים של דוחות הבחירות. אפשר רק משפט, אדוני יושב הראש? אתמול היו אמורים להתקיים שני דיונים חשובים: גם לגבי הפיצויים לעוטף וגם לגבי סולבר שבוטלו. אז אם אפשר לקבוע את הדיון מחדש לתחילת שבוע הבא. זה מה שאני הולך לעשות. כי אנשים מחכים לזה. בסדר. אני מתכוון להביא את זה בעזרת השם בשבוע הבא. גם את הנושא הזה של הפיצויים, בעקבות מבצע מגן וחץ וגם את המפעל, שאנחנו מחכים. יש לך 200 עובדים שנמצאים בסכנה. אני מתכוון לעשות את זה,

אני מבקש לעשות פה דיון משולב כזה, שאנחנו ממשיכים אותו. הפסקנו את הדיון בגלל התקציב, אבל צריך לחזור לעניין. אחד הדברים המרכזיים, הבעייתיים,

הנושא של הריבית על המשכנתאות. יש הצעת חוק שאני הגשתי לגבי הנושא הזה שחתומים רוב חברי הוועדה. יש הצעת חוק של ינון אזולאי על ריבית על כספי הפקדונות, שאני גם חתום על זה. יש מצב שהוא בלתי נסבל ואומרים לי כל הזמן אתה לא מבין בעניין. מה זאת אומרת? הרי אם הריבית על המשכנתאות תהיינה מפוקחות ואי אפשר יהיה להעלות את הריבית האינפלציה תעלה. אז יכול להיות, אני לא מתווכח על העניין הזה. אני ביקשתי פתרונות. פתרונות לא חייבים להיות באותו אופן שזה כתוב בהצעת החוק. אני נפגשתי עם שר האוצר ועם המפקח על הבנקים, כדי למצוא לעניין הזה פתרון. בנתיים מה שקורה זה שהאינפלציה עולה, הריבית עולה באופן דרמטי. זוגות צעירים משלמים 1,600-1,700 שקלים יותר בריבית על המשכנתאות שהם לקחו. כל התכנון שלהם התנפץ והנושא הכלכלי מתרסק לנגד עיניהם. אנחנו לא יכולים לעמוד מהצד ולהשאיר את המצב כך. בנתיים אני ביקשתי גם להוסיף לדיון הזה את האינפלציה והריבית הגבוהה שבמשק כיום. ההשלכות של זה על גיוס האשראי במגזר העסקי, דיברו איתי רבים בעניין הזה. אנחנו לא יכולים לעמוד מן הצד. אז יוקר המחייה, ועדת הכלכלה עובדת. ראש הממשלה אמר שהוא מקים ועדת שרים. אני חושב שאנחנו לא נוכל לשתוק על העניין הזה של הריבית על המשכנתאות ואנחנו נצטרך לקיים את הדיון. נמצאת פה מיכל כהן? אלעד מקדסי, אני מרשות התחרות, סגן מנהל מחלקת שווקים. ומיכל כהן לא פה? מיכל לא הצליחה להגיע, יש לה מחויבות אחרת. אבל היא ביקשה ממני להגיע. יש מחויבות יותר מוועדת כספים? היא לא הוזמנה באופן אישי. טוב, לא חשוב. זה חשוב,

אבל זה לא בסדר, בגלל שמה שיוצא מה שאנחנו מקבלים תגובות זה שאתם הייתם צריכים לעשות. הרי זה באמת דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת. אומרים לנו שאנחנו לא יכולים להתערב בעניין הזה. אנחנו הגוף המפקח. אנחנו לא יכולים להתערב. ופתאום אנחנו רואים את הריבית שלוקחים על המשכנתאות, את מה שזוגות צעירים או משפחות לוקחות. הריבית עולה כל הזמן. ואת הפקדונות, מה שאמרה חברת הכנסת אורית פרקש, את הפקדונות, שם הבנקים נותנים כסף קטן באופן יחסי. ואתם שותקים. אז מילא, הבנקים היו בפשיטת רגל, היו במצב כזה שאי אפשר לתאר, אי אפשר לגעת. פתאום מתברר שהמאזנים שלהם הם מאזנים - - - 10 מיליארד שקלים רק מהריבית, בלי לעשות שום דבר.

אם אפשר להתייחס, כי אני מסכים לגמרי. יהיה אפשר להתייחס. אני תכף יאפשר לך כמובן. ואני חושב שמן הראוי היה שגב' כהן תהיה פה היום. בגלל שהשר שמופקד עליה מדבר נגדה. כאן יש במה ציבורית מהמדרגה הראשונה שהיא יכולה לומר את עמדותיה. הממונה תשמח להגיע באופן אישי. היום ספציפית, היא גם לא הוזמנה באופן אישי. אין הוזמנה באופן אישי.

צריך להבין שאנחנו מוזמנים להרבה מאוד ישיבות ואנחנו מגיעים, גם גורמים בכירים ברשות, הרבה פעמים לייצג את עמדת הממונה. והממונה תשמח להגיע. אין לי זמן להיכנס לפרוצדורה היום. זה יום קצר כזה שאני חייב לסיים. אבל אני אומר לך, עצה ידידותית, מן הראוי היה שהיא תהיה פה. דווקא בנסיבות העניין אתה צודק. שר הכלכלה אומר התעוררתם. זאת אומרת, לא הייתם עד עכשיו. הבנקים הרוויחו מיליארדים. האנשים משלמים להם הון תועפות ולא מקבלים בתמורה כלום כאשר מפקידים פקדון בבנקים. ונראה שיש תחרות עצומה בין הבנקים. והשר אומר עליכם שאתם נרדמתם.

אני רק אגיד שאנחנו היינו בתמונה. ואחד הדברים שרציתי להגיד זה בדיקה שאנחנו עושים כבר כמה חודשים. אני לא יודע מה אתם עושים כמה חודשים. אז רציתי להסביר. אם אתם עושים כמה חודשים אז במבחן התוצאה

הוצאתם מכתב דרישת נתונים. הוצאנו שלוש דרישות.

עבדתי שם, אתה יודע. זה תהליך של חודשים. טוב רבותיי. קודם חברי הכנסת.

מספטמבר הוצאנו. אני מבקש, מי רוצה? מי שרוצה להתייחס לעניין הזה.

בבקשה.

אתה יודע, יש לי הצעת חוק שאתה ואני הגשנו, חתומים עליה שנינו.

קודם כל, בכלל היום הבנקים אין להם חובת ריבית. הם לא חייבים לתת ריבית על הפקדונות,

אז בעצם קודם כל בוא נחייב אותם. אחר כך נריב כמה לתת. אז היום הם יבואו ויגידו לך תשמע, היום אתה יכול להגיע, יש בנקים שנותנים לך על הפקדונות אפילו 6% אפילו 6.5%. יש כל מיני,

שישה. 6 מיליארד, רווח הבנק. עכשיו, אין לי עין צרה בבנק. אבל אתה יודע איפה מפריע לי בבנק? שאני טוען שהוא מרוויח את זה לא ביושר. הבנקים מרוויחים את זה לא ביושר. כשהבנקים מרוויחים על חשבון החלשים זה להרוויח לא ביושר. כשעושים סיבוב על החלשים זה להרוויח לא ביושר. אז יספרו לי שהנגיד כל פעם מעלה את הריבית. בסדר, זה עוד סיפור שצריך לטפל בו. אבל לא יכול להיות שהבנקים מצד אחד יבואו ויקרעו את הלקוחות שלהם. וכשיש לקוח, אני לא מדבר אתכם על הטייקונים שיש להם בבנק, בעו"ש קבוע מיליון שקלים, לא מדבר על אלו,

אבל יש כאלו שיש להם,

איזה קצץ, 10,000, 50,000,

שהוא שומר את זה בנתיים. איזה חייל משוחרר שעכשיו השתחרר ויש לו פקדון והוא שם אותו אולי גם בעו"ש. אנחנו מדברים על אותם אלה. והכסף שלכם, של הבנקים, נובע מאותם חלשים שעליהם מעלים את הריבית, שזו הדירה היחידה שלהם. שזו לא דירה שנייה ושלישית שלהם. זו הדירה היחידה שלהם. השבוע נכנסתי לבנק ושאלתי את הפקידה בבנק, אמרתי לה תגידי, יש לאחרונה בעיות של משכנתאות?

אני אספר לך שיש לי עשרות אחוזים של משכנתאות שהחזרתי. ואני עושה את זה בכאב כל פעם. כל פעם אני עושה את זה בכאב מחדש,

אני מתחננת לפניהם.

זה מה שמחייבים אותי. כלומר, כל הרווח של הבנקים זה על החלשים. אנחנו לא ניתן שאת החלשים ימשיכו, סליחה על הביטוי, וידפקו עוד פעם את החלשים ועוד פעם את החלשים. ויכולים לשבת אצלי הבנקים, שאני מאוד מעריך את הבנקים. ואני חושב שכל אחד מהבנקים שישב פה אמרתי להם אני לא צריך את הקרדיט בשבילי, תעשו. רק תעשו, גם מה שיש לי חוקים,

החוקים ייגנזו,

הבעיה שזה לא זז. ואתם יודעים למה אנחנו מביאים חוקים? אמרתי לכם את זה גם כשישבתי אתכם. כי לולא חוק על השולחן לא מתנערים. צריך לנער, צריך לנער את הבנקים. אני מבין, אני אומר הבנקים, עם כל הכבוד, אתם עושים דברים, הכל בסדר. אבל אתם דואגים בראש ובראשונה לכיס שלכם לפני הכיס של האזרח. ותמיד אני אחזור לאותו אחד שיש לו כסף ואתם מקבלים אותו בזרועות פתוחות ואותו אחד שאין לו כסף אתם בועטים בו. ולזה אנחנו לא ניתן שזה יהיה. אנחנו צריכים לעזור לחלשים, אנחנו שליחי ציבור, בראש ובראשונה של החלשים.

טוב, תודה רבה יושב הראש. אתה יודע שבאמת אתה וחבר הכנסת אזולאי טיפלתם בנושא הזה כשאני הייתי בממשלה. אבל מהרגע שבעצם נהייתי חברה בוועדה הזו ביקשתי יחד עם חבר הכנסת אזולאי ואחרים ובליאק, וקיימנו דיון ראשון בעניין הזה. אני רוצה להזכיר לך שקיימנו את הדיון בחודש ינואר השנה ואנחנו נמצאים היום במאי. וזה היה אפילו לפני הקפיצות הגדולות בריביות. ובעצם אנחנו עוד פעם מדברים על דברים שכבר עברו וחלפו. לא ראינו התייחסות לזה בחוק ההסדרים. ואתמול שמענו את נגיד בנק ישראל מדבר בכנס אלי הורוביץ לכלכלה ומה הוא אומר? שבבנקים יש היום סך של פקדונות, סך של 1.4 או 1.9, אני לא זוכרת בדיוק, טריליון שקלים. ומהנתונים שהצטברו בבנק ישראל אנחנו רואים שסכום עתק של 500 מיליארד שקלים מתוך הסכום הזה, אדוני יושב הראש, מעל 27%, כמעט 30%, הוא כסף ששוכב בחשבונות העו"ש ובעצם לא נושא שום ערך ללקוחות האלה. שתן לי לנחש, הם בטח משקי בית פחות חזקים ומבוססים או עסקים קטנים, אני לא יודעת מה. וזה בתקופה שהשקל נחלש ב-10% והריביות האלה יכלו לתת ערך לאנשים האלה שהכסף שלהם גם נהיה שווה פחות. יש הצעות שעומדות על הפרק. של שר האוצר. אז אני רוצה להגיד משהו. אתה יודע טוב מאוד שבחוק ההסדרים ניסיתי לכתוב הסתייגות שתיכנס. ניסיתי לעשות אותה דרך ועדת הכלכלה, כי זה היה החוק הנכון, החוק המתאים. חוק שירות ללקוח. שבו כל מה שביקשתי זה לתת סמכות לנגיד ו/או למפקח שיקבעו כללים בנושא הזה. באתי ממקום מאוד מאוד מתון, מאוד מאוזן. אין לי שום רצון לפגוע באיתנות וביציבות ובחוסן של המערכת הפיננסית של מדינת ישראל, שהיא באמת העוגן של הכלכלה. אסור לעשות כאן דברים פופוליסטים, אדוני יושב הראש. ואגף תקציבים אמר לי עוד לא דנו בזה בממשלה. זה כבר היה לפני שלושה-ארבעה שבועות. כלומר, עברו חמישה חודשים. ובנק ישראל אמר לא,

אני לא רוצה את הסמכות הזה. אני רוצה להמשיך לחלק ברושורים לידע את הציבור החלש שהוא לא, פערי הכוח מיקוח ואנשים הפשוטים לא יכולים להתמודד עם המערכת הזאת. וכל זה במערכת באמת מאוד ריכוזית ולא תחרותית. ולכן אני חושבת, אדוני יושב הראש, אני גם דיברתי על זה עם יו"ר ועדת כלכלה, כי כמו שאתה יודע חלק מהחוקים נמצאים אצלו. אנחנו צריכים לטפל בנושא הזה כמובן בצורה מכבדת ולא מתלהמת.

אני רוצה להגיד לך משהו על ההצעה של שר האוצר מאתמול. רווחי יתר, כמו שאתה יודע, גם זכיתי להיות מי שתיקן את המנגנון בקרן

אתה לא הסכמת איתי. זה גם מנגנון של רווחי יתר. תראה, מפריע לי הדבר הזה בכמה רמות. קרן העושר זו סוגיה אחרת. לא, אבל המנגנון הוא אותו מנגנון.

שר האוצר רוצה להטיל רווחי יתר על בנקים. - - - קרן העושר וביקשתי שככה החוק קבע, שזה לא יהיה תחליף לתקציב המדינה. לא, אבל מה אני רוצה להגיד לך? יש לי בעיות עם ההצעה הזאת בכמה רמות: פעם אחת, היא לא תעזור לצרכנים של הבנקים. זה כסף שהולך לתקציב המדינה ושם, אתה יודע, אני כרגע בממשלה הזאת, בטח לא מאוד מרוצה לאן הכספים האלה הולכים. אנחנו צריכים מנגנון שייתן תמריץ לבנק באמת באמת לטפל בזה. למשל במקום בו אנחנו רואים כמו עכשיו שכמעט 30% מסך כל הכספים יושבים בעו"ש.

אז ייכנס מנגנון שיגיד לבנקים אתם חייבים לרדת באחוזים האלה. פשוט יעד של מטרה. תעשו מה שאתם רוצים ואנחנו כמדינה לא רוצים לראות 30% של כסף מפקדונות. וההצעה של בנק ישראל תגרום א' לניפוח עלויות, כדי שאולי יהיה פחות רווחי יתר. כמו שאנחנו רואים בגז ובמשאבי הטבע, שכולם מתווכחים איתם על מהם רווחי היתר. וגם בגדול זה לא חוזר בהכרח לצרכן וזה גם מאוד מאוד התערבותי, למרות שיש את זה במדינות אחרות. אז אני מודה לך על הדיון הזה. אבל אדוני יושב הראש, אני רוצה שבסוף יהיו לזה תוצאות ולא דיון פעם בחצי שנה. תודה רבה.

כבוד יושב הראש, בוא נתחיל בדיון, נשמע אותם. בסדר, אני אעשה אחד אחד. בסדר, אני רק רוצה להגיד לך שאני לא מתכוון לעשות דיון אחת לחצי שנה. אני דווקא הייתי במציאות שבה הייתי מעורב בעניין הזה של לנסות למצוא פתרון. הבעיה הייתה תקציב המדינה שנכנס באמצע, שאני ראיתי בזה חשיבות עצומה שתקציב יעבור. ולכן כל הוועדה עסקה במשך כל השבועות האלה היא עסקה בתקציב המדינה. אני לא מתכוון להרפות מזה. אני לא מתכוון לעשות דיונים אחת לחצי שנה. איתן מדמון, מנכ"ל איגוד הבנקים. טוב, באופן עקרוני וכללי, קודם אני רוצה להגיד שאנחנו עוסקים בנושאים פה שהם עסקיים ותחרותיים בין הבנקים. ולכל בנק יש את השיקולים העסקיים שלו בהתאם למדיניות שלו. בהתאם לזה הוא מקבל גם את ההחלטות שלו. אני אתייחס באופן כללי ועקרוני בלבד. קודם כל, אני רוצה לחזור ולהגיד לכם, לנו ובעצם לכל מי שמתעסק בתחום הזה, יש אינטרס מאוד משמעותי שבראש וראשונה מדבר על התנהלותו ועל יכולתו הפיננסית של הלקוח. זה אינטרס משותף גם שלנו כמערכת פיננסית. יש איזה משהו שאתם יכולים לחדש לנו? זה שכל הזמן אומרים לנו איתנותו של הבנק והמצב הכלכלי והמלחמה באינפלציה. אנחנו שבענו מהדיבורים האלה. עם כל הכבוד, איתנותו של הבנק שיש לו מאות מיליארדים, שיש לו רווחים על חשבון אנשים עניים. ששמים את פקדונותיהם בבנק. יש לכם משהו לחדש? חוץ מהמילים היפות האלה? איתנותו של הבנק. אני רוצה שנייה אחת לחדד. אני רוצה לחדד כמה דברים, גם בהקשר שאתה אמרת.

ושחברי הוועדה האחרים אמרו.

איתנותו של הבנק הוא איתנותו של הלקוח ואיתנותם של האזרחים פה, לפני הכל.

כמו שאתם תמיד אומרים פה ובצדק, משלם בסוף כל הציבור. אז איתנותו של הבנק הוא איתנותו של הציבור ושל הלקוח. הבנקים, אני רוצה להזכיר עוד משהו. הבעלים של הבנקים זה הציבור הרחב. כל הציבור הרחב במדינת ישראל הם הבעלים של הבנק. אז כמה הציבור הרחב עכשיו הרוויח, כמה הציבור הרחב הרוויח עכשיו, רק מהשימוש של הריבית. אתמול הייתה כתבה בערוץ 12,

שהרווחתם קרוב ל-10 מיליארד שקלים, בלי שתעשו כלום. רק בשימוש של העו"ש. לא הם, האזרחים

באיתנות של האזרחים, כמה קיבלו האזרחים מהכסף הזה? אז אני אפנה, אני אפנה - - - אפס. אוקיי. אפס זו אמירה שלא מתכתבת גם עם המציאות. כמה קיבלו? כמה? אם זה לא אפס זה שקלים בודדים. אתם מקבלים, שנייה, שנייה. לא קיבלו כלום. אתם מקבלים נתונים, זה מה שנקרא יחס התמסורת שמישהו מכם נדמה לי, חברת הכנסת פרקש הכהן דיברה עליו. זה נקרא יחס התמסורת. יחס התמסורת זה הפער או האחוז מתוך עליית הריבית של בנק ישראל שמגולגל ללקוח. יחס התמסורת במדינת ישראל, בשוק הכל כך לא תחרותי שאתם טוענים שהוא קורה פה, הוא בין הגבוהים בעולם. זאת אומרת, אנחנו במקום שני בעולם. אנחנו במקום שני בעולם ביחס התמסורת. זה האפס שאתה מדבר עליו, אוקיי? שזה, אני חושב שבנקודת הזמן הנוכחית - - - אני יכול לקבל נתונים מדויקים? אתה יכול - - - נתונים גם בעולם? אתה יכול לשלוח לי? אני לא מכיר נתונים בעולם.

אני לא מכיר נתונים בעולם. אני אם אתה אומר דבר כזה, תביא לי נתונים כאלה.

וכשאני ביקשתי מהמפקח על הבנקים שיסביר לי כמה מהלקוחות האלה הם בפקדונות קצרים או בסכומים נמוכים - לא קיבלנו תשובות. ולכן להביא לנו תוצאות שהם בממוצע או שהם באופן כללי והם מערבבים בין סוגי הלקוחות - זה לא משכנע. אני אומרת לך את זה ברמה המקצועית. לא, לא, אני רוצה רגע להגיד משהו. אבל תסתכלי בדוחות שפורסמו רק לאחרונה.

לא, שואלים. אז מה אם שואלים?

אז לא לענות? לענות, אחרי שאני אגיד לך.

יש תשובה ששלח המפקח על הבנקים. הגיעה אתמול?

אני לא בטוח שזה, זה מתאים לפריימריז. חצי שנה. בסדר, לא משנה. אני מבקש ממך אדוני דבר אחד. תגיד האם אתה, אם אתה רוצה להגיד שהכל טוב,

חבל על הזמן. אנחנו יודעים שהכל טוב. אתם מרוויחים הרבה כסף, בסדרי גודל בלתי נתפסים. האם אתה יכול לחדש משהו בעניין הזה של מה שעולה פה לסדר היום? גם בנושא של האשראי במגזר העסקי, גם בנושא הזה של הרווחים על המשכנתאות שאתם מקבלים בהעלאת הריבית. וגם על זה שעל הפקדונות אתם משלמים סכומים נמוכים. יש אצלכם דיון לשנות את המשוואה הזאת? לעשות משהו? אל תספר לנו שהכל טוב. אנחנו יודעים שהכל טוב בלי שאתה בא לוועדה. בממוצע הכל טוב.

אם אנחנו רואים שמישהו מרוויח מאות מיליארדים, אז הכל טוב. המסכנים, החלשים, העניים, משלמים את הכסף הזה. ואתם לוקחים את זה מהם. האם יש לכם תוכנית? אם אין לכם תוכנית בסדר. לא, אבל אני רוצה, אבל אדוני. אנחנו נכריח אתכם, תאמין לי.

אתה עוד לא יודע איזה כוח יש לחברי הכנסת. אנחנו נביא חקיקה ואנחנו נגיד שהבנקים ישלמו את זה. יש לכם הצעה?

אין לכם הצעה אז תבואו בפעם הבאה. אז אני רוצה,

קודם כל כדי לקיים את הדיון הזה בצורה נאותה ונכונה אז קודם כל בוא נסתמך ובוא נבין את הנתונים הרלוונטיים.

תעביר לנו את הנתונים. לא. ואם האמירות הן אמירות שלא מתכתבות בהכרח - - - אתה יכול לענות לנו על השאלה? האם הבנקים לא מרוויחים כסף? הבנקים מרוויחים כסף. וזה נכון שהם מרוויחים כמה מאות מיליארדים?

כמה עשרות מיליארדים.

עשרות מיליארדים. עשרות מיליארדים.

זה נכון שעל הפקדונות אתם משלמים כסף הרבה יותר נמוך, הרבה יותר קטן מאשר אתם גובים מהריבית על המשכנתאות? אבל אדוני, זו טיבה של בנקאות בכל העולם.

כך עובדת בנקאות.

תודה רבה, אנחנו נשנה. לא, אני רוצה להבין. אבל השוק הזה בארץ הוא הרבה פחות תחרותי.

אני הייתי מצפה לראות פרסומות בטלוויזיה שמתחרות על אחוז הריבית מול הצרכן.

אם הייתה תחרות נכונה בבנקים היית רואה אנשים עוברים מבנק לבנק. יש פה כשל שוק.

חמד, הבנו.

אם הייתה תחרות אדוני יושב הראש, במדינת ישראל, היית רואה אנשים עוברים מבנק לבנק. אבל אין לנו תחרות במדינת ישראל. לכן אנשים לא עוברים מבנק לבנק. תודה רבה. אבל אם התחרות, אדוני. ולדימיר, אתה ביקשת. בבקשה. תודה רבה אדוני יושב הראש ותודה על הדיון. אני קודם כל רוצה לומר מילה על אינפלציה. אנחנו יודעים שבשנה שעברה האינפלציה הייתה 5.8, בערך חצי מארצות הברית ובאירופה. ואם אתה זוכר, עוד לפני הקמת הממשלה בחודש נובמבר הגיע לכאן נגיד בנק ישראל והציג את התחזית שלו ל-2023 והתחזית שלו הייתה 3.2. אז אנחנו בכלל לא בכיוון של 3.2. לדעתי ל-3.2 אנחנו נגיע כבר במהלך חודשי הקיץ. כי קרה פה משהו בחודשים האחרונים. ומי שבעצם, בזמן שהאינפלציה בעולם מתקררת, בישראל היא מתחממת. ומי שאחראי על זה - זה רק ממשלת ישראל. ממשלת ישראל, עם כל מה שקרה בחודשים האחרונים והיא צריכה לקחת על זה אחריות. עכשיו, זה פעם אחת. פעם שנייה, העלאת הריבית בחודשים האחרונים היא נגזרת, היא נגזרת של האינפלציה. כמובן בעצם היחידים שמרוויחים על זה, זה הבנקים. הבנקים מרוויחים על זה בעיקר כי הם לא משלמים ריבית על הפקדונות. אגב, אתה דיברת על יחס התמסורת? אכן היחס הוא מאוד גבוה. השאלה למי. כלומר, מי הלקוח שהיחס הזה מתגלגל אליו. את זה צריך לנתח. אני מניח שזה לא הלקוחות הקטנים.

עם יתרות כאלה. אבל יש נתונים ותבדקו אותם. לא, לא, לא, סליחה. אז היחס הוא גבוה. רגע, אבל ולדימיר, אני לא מסכים לדבר הזה. לא מרצים באמצע דיון.

לאזרח הפשוט או לטייקונים? אז היחס הוא גבוה, אבל אנחנו צריכים לבדוק מי הלקוח שמרוויח על זה. עכשיו, אני חושב שיש פתרונות שהם פשוטים, שאפילו לא דורשים חקיקה. לחייב את הבנקים מעל סכום מסוים להעביר את היתרות עו"ש לפקדונות. זה פתרון שהוא מאוד מאוד פשוט. הוא צריך לבוא בהסכמה. זה הפתרון הנכון, ההגיוני. לטובת הציבור. אבל אולי אנשים לא ירצו. ואם הבנקים יתעקשו לא לעשות את זה, אני באמת לא מבין את ההתעקשות הזאת.

תודה רבה. אפשר להגיד משפט בסוגיה הזאת? כן, בבקשה. אפשר לשמוע תחרות? דקה ברשותך. אני שומעת כאן את כל השיח ואני רוצה להגיד מניסיון אישי שבפעם הראשונה אחרי 20 שנות עבודה כשקיבלתי את הפיצויים שלי ושמתי את זה בבנק במשך שלוש שנים וחששתי לתשובה למה שאתה אומר, חבר הכנסת בליאק, חששתי שאני אצטרך את הכסף הזה שיהיה נזיל. ולכן לא רציתי לשים אותו בפקדון. וגם מצד שני, אני לא ששה כאילו לקבל ריביות כאישה דתייה. אבל מצד שני, אני הלכתי וביקשתי הלוואה. על ההלוואה אני ביקשתי חצי מהסכום כאילו שהיה לי בפקדון, לא בפקדון, כאילו בבנק. על זה אני משלמת ריבית פי תשע ממה שאני קיבלתי במשך תשע שנים על חצי התקופה. אז תתארו לעצמכם, איזה, איפה אנחנו מתנהלים. תודה רבה. ולכן אני לא חושבת, כבודו, אני לא חושבת להכריח את האנשים לשים את הכספים שלהם בפקדונות זה השיטה. כי יכול להיות שהבן אדם צריך את הכסף שלו שיהיה נזיל, שיוכל להשתמש בו. ואם הוא שם אותו בפקדון, אם הוא יוציא אותו לפני התחנה, אז הוא מאבד את הכל. אז לכן זה לא הפתרון. הפתרון זה באמת לתת את מה שצריך על החשבונות שנמצאים בתוך העו"ש. זה הפתרון שצריך להיות.

יהודה טלמון. אדוני יושב הראש, תנחומים ראשית. תודה רבה. ותציג את עצמך לפרוטוקול. חברות וחברי כנסת נכבדים, אני כאן בכובעי כיו"ר הדירקטוריון של "אופק - אגודת אשראי". הפער הבלתי נסבל במרווחים וכתוצאה מכך רווחי עתק גבוהים ביותר בהשוואה לבנקים בעולם, רק מעידים עד כמה גדול כשל השוק בתחום הכי ריכוזי במדינת ישראל. אתמול בכנס הורוביץ, ונאמר כאן, שמעתי את הנגיד של הבנקים בקריאה לצמצם את המרווחים. לצערי נראה שזה הקריאה הזאת נופלת על אוזניים ערלות. בכשל שוק קולוסלי כזה יש לטפל ויפה שעה אחת קודם. לצורך כך נחוצה, בלית ברירה ובצער רב, ההתערבות שלכם. בין על דרך קביעת שיעור ריבית מינימום, בין על דרך חיוב הבנקים לשלם ריבית על העו"ש שעה שסכומי עתק של כספים של משקי בית שוכבים שם באפס ריביות בעוד הבנקים חוגגים עליהם. אבל זה רק צד אחד של המשוואה. הצד השני הוא לא פחות חשוב ואולי יותר. הגברת התחרות. בהזדמנות זו אני רוצה לברך, יושב כאן לצידי יו"ר בנק one zero נכנסו לאחרונה ואולי מהווים דוגמה לתחרות שאפשר לייצר בשוק הזה. אבל התחרות צריכה להיות גם תחרות מסוג נוסף ושונה. מה שנקרא בנקאות קואופרטיבית לרבות אגודות אשראי. אולי אני מחדש לכם פה, אבל למעלה מ-30% מהבנקאות העולמית היא בנקאות קואופרטיבית. בישראל אפס. בארצות הברית, מדינה קפיטליסטית לכל הדעות, 120 מיליון אמריקאים מנהלים את חשבונות העו"ש שלהם באגודות אשראי. רק לא מזמן יצא דוח של ממשלת ארצות הברית שעושה השוואה בין בנקים לבין אגודות אשראי. מה שנקרא בארצות הברית Credit Union. והוא מגלה פער של בין 30% ל-20% לטובת גם הלווים וגם לטובת המפקידים לעומת הבנקים. "אופק" היא אגודת אשראי. Credit Union חברתית. "אופק" היא אגודת אשראי שקיבלה רישיון מרשות שוק ההון. למה זה נסחב הרישיון שלכם? קיבלה קוד מבנק ישראל. למה כל הבקשות שלי במשרד האוצר לא הועילו? אז זו הבקשה שלי אליכם, כבוד יושב הראש. ואני מבקש, כי אני יודע שכרגע הזמן קצר. לקיים דיון נפרד בעניין למה לא מאפשרים לנו להתחיל לפעול. למה באמת? זה לא המקום. לא, תגיד, למה? זה המקום. אני אתן דוגמה. למה, למה לא נותנים? כי יש מספר תיקוני חקיקה שנדרשים לעבור - לא מעבירים אותם. ומיום ליום שמים לנו עוד דרישות ועוד דרישות ועוד דרישות.

מישהו כנראה לא רוצה לראות תחרות אמיתית בשוק.

תודה רבה. אני מתנצל אדוני, כי יש לי דיון בבית המשפט העליון.

תודה רבה. חבר הכנסת בוארון. כן, שלום אדוני היושב ראש, חברים נכבדים, רבותיי המלומדים. אני רוצה לפתוח בסיפור קצר. אני רוצה שתקשיב ברשותך אדוני יושב הראש.

כפי שאדוני יודע, פוניתי לפני כמה שנים מהבית ואני היום עם משפחתי בונה את ביתנו החדש. וסיימנו את כספי המשכנתה והלכתי לבנק השבוע, לקבל מינוס על העו"ש של 100,000 שקלים כדי לסיים את הבית. לא רציתי להגדיל את המשכנתה. תשמעו רבותיי. וכשבאתי לחתום על המסמכים אחרי שאישרו את הגדלת האשראי ב-100,000 שקלים בפרטי, הגעתי לנקודה של כמה אני משלם אחוזי ריבית מ-10,000 עד 100,000. על 90,000 הנוספים. ולתדהמתי ראיתי שאחוזי הריבית על אותם 90,000 שקלים היו 10.95% לשנה. פלוס פריים. אמרתי לה גברת איילת, אנחנו מדברים על מעל 17%. לשנה. אז היא אומרת לי אין לי מה לעשות. אולי היית בשוק האפור.

אמרתי לה מה זה הדבר הזה? זה ריבית קצוצה. זה ריבית שוק אפור. מה זה הדבר הזה? כמובן שלא חתמתי. ברוך השם, אנחנו כל השנים מעל המינוס, בפלוס. פעם ראשונה שנחשפתי לזה בדידי הווא עובדא מה שנקרא. ואז ראיתי את הדיון הזה. ואמרתי אני חייב לספר את הסיפור הזה.

רבותיי, אוכלוסייה חלשה נרמסת תחת אחוזי הריביות המשוגעים האלה. וזה לא שמישהו מרוויח כשהוא בפלוס. מישהו נותן לנו משהו כשאנחנו בפלוס? ואני אומר לכם את זה עכשיו כבעל עסק, לא גדול, רק 100 עובדים, פלוס. אי אפשר להרוויח. אני קפיטליסט. אי אפשר להרוויח בצורה חזירית שכזו. זה לא קפיטליזם, זו חזירות. אתם רומסים את הלקוחות שלכם. אתם מרוויחים, זה לא לקוחות, זה ספקים. הציבור הוא הספק שלכם, הוא נותן לכם סחורה: כסף. ואתם לוקחים את הסחורה הזאת וקורעים לו את הצורה. אני אף פעם לא התבטאתי ככה. אני אמנם רק כמה חודשים פה, אבל לא התבטאתי ככה. אתם קוראים את הספקים שלכם. והם לא ייתנו לכם יותר סחורה. ואתם תישארו בלי סחורה. כי יהיו כל מיני פתרונות אחרים ותהיה רגולציה והבית הזה ישנה סדרי בראשית ואתם תישארו, לא רוצה לומר עם המכנסיים למטה. אבל זה מה שיקרה.

שהציבור לא יקום על נפשו? לא יעמוד על נפשו כשהוא צריך לשלם 17% ריבית לשנה? מה, השתגענו? מה זה הדבר הזה? ואני רוצה להגיד עוד דבר אחד.

עוד דבר אחד ואני מסיים. רק שתדע שבבניין הזה הדיבורים זה דבר מאוד חשוב. אבל מעבר לדיבורים צריך לעשות מעשים. והמעשה שאתה יכול לעשות כדי לממש את מה שאתה אומר, זה לעשות חקיקה. אין דרך אחרת. אני לומד את מה שאתה אומר, אדוני. עכשיו אני רוצה לומר לכם עוד משהו. אתם יושבים פה, באמת מלומדים ואנשי עסקים וכו' ואתם רואים חבורה של ח"כים ואתם יכולים ליפול בקלות לאזור הנוחות, שתחשבו שמדובר בחברי כנסת סוציאליסטים שלא מבינים בעסקים ולא מבינים ברווח ולא מבינים בשוק. ואני אומר לכם אתם טועים. אל תלכו לאזור נוחות הזה. גם לנו יש את הלקוחות שלנו, את האנשים שלנו, את מי ששלח אותנו לבית הזה. אל תלכו לאזור הנוחות שלכם. לא צריך לשבור את הלקוח שלכם. לא צריך שבור את בעל העסק שלכם, כלל ראשון בעסקים. תוציאו את הלקוח שלכם עם חיוך. שיהיה לו כיף לבוא אליכם פעם שנייה. תודה רבה. יוסי אלקובי. שלום אדוני יושב הראש. אתה נשיא התאחדות המלאכה והתעשייה. בבקשה. מייצג 100,000 עסקים ועם 700,000 עובדים. העסקים הקטנים הם נמצאים על סף תהום אדוני. כל כך הרבה אנשים אתם? מה לעשות? זה צריך לברך. לא מה לעשות. זה בסדר גמור, זה ברכה. אבל איך הפסדתם במאבק נגד הבנקים? אדוני יושב הראש, אני רואה שכל חברי הכנסת מפנים את כל החצים לכיוון הבנקים. אני מפנה את כל החצים גם לממשלה. נכון, חד משמעית.

חד משמעית, קל מאוד ליפול רק על הבנקים. תטפלו בשווי רכב, תטפלו בהורדת מס, זה יכול לעשות. הריבית היא כלל עולמית. איך תטפלו בבנקים? תשבו ותדונו מול הבנקים. אנחנו פה עסקים קטנים ובינוניים, שאנחנו נאנקים ביום יום. אם אתם תתנו יד, תורידו את המיסים, תורידו את הארנונה, שהם עושים מה שהם רוצים. שאנחנו שומעים על ערים שהם מתעשרים מהכסף שלנו. תביאו אותם לפה ותעמידו אותם, שיבדקו את עצמם. למה לוקחים, למה גובים. פה הקריאה. יש בלו על הדלק, 50% בלו. באף מקום בעולם אין בלו על הדלק.

כמה שהוא יותר יקר, כשנוסעים המכונית אדוני, יושב הראש, אנחנו משלמים. לקוח הקצה משלם. העבודות ירדו ב-30%-40%. כל החצים לכיוון הבנקים, זה בסדר. אבל יש עוד הרבה מה לעשות. המונופול הגדול זה הממשלה. ולא רק מה שאמר שר הכלכלה, כל המונופולים הגדולים שמובילים את המשק, צריך לטפל בכולם. צריך לטפל רוחבית. אנחנו מתחת לאלונקה ועל האלונקה יושבים כל הגדולים שאנחנו נושאים על הכתפיים שלנו.

פה צריך לטפל ולא כל החצים לכיוון כל הגדודים שלכם מול הבנקים. תטפלו גם בממשלה, שייתנו לנו התייחסות.

זה הכי חשוב. תודה רבה. אני רק רוצה להגיד לך, התפקיד שלנו זה לטפל בכל. אנחנו מטפלים בארנונה, אנחנו מטפלים במה שהממשלה עושה לא טוב. אנחנו מטפלים בכל הדברים האלה. הנושא שעכשיו על סדר היום זה הנושא של הרווחים העצומים של הבנקים שהם לא נותנים כאשר אתה מפקיד כסף אתה לא מקבל את אותה ריבית שגובים ממך מתי שאתה לוקח משכנתה. זה שצריך לטפל בארנונה אני מסכים איתך לחלוטין, אנחנו נקיים על זה גם דיון. אנחנו לא נרפה מהעניין הזה. יש היום תקציב למדינה. יש לנו על מה להתבסס ואנחנו הולכים לטפל בכל הדברים האלה. יוקר המחייה יהיה פה חלק בלתי נפרד מהוועדה. היום הדיון הוא על הבנקים. ואל תעשה להם הנחות שהם יגידו 'טוב, זה לא רק הבעיה איתנו, יש עוד בעיות'. יש עוד בעיות, אבל הבעיה הזאת עכשיו היא על סדר היום. תודה רבה. תשמע, אני יושב כאן ושומע את כולם, שומע את חברי הכנסת,

שמעתי את נציג הבנקים, איגוד הבנקים. הרי אתם משתמשים בכסף של הציבור. כשאתה בא ונותן הלוואה למישהו אתה לא מוציא כסף מהכיס של הבנק ונותן את ההלוואה. אתה לוקח את הכסף של הציבור ונותן בכסף הזה הלוואה. למה הציבור לא צריך ליהנות מזה? למה אתה צריך רק אתה לקבל את כל הריבית, כאשר הציבור שנתן לך את הכסף לא מקבל שקל אחד מזה? הוא שקל אחד לא מקבל מזה.

אם אתה לוקח את זה מהעו"ש שלו,

הוא לא מקבל שקל אחד מהכסף הזה. אדוני יושב הראש, הדיון גם לא רק על הבנקים, על הריבית הגבוהה. יצא לי בסוף השבוע לשבת עם צעיר שלקח משכנתה בשביל לבנות את הבית שלו והוא שילם 4,400 שקלים משכנתה. היום הוא משלם 5,680 שקלים. הוא אומר לי אני לא בניתי. המשכורת שלו, הוא שוטר. המשכורת שלו לא עלתה בסכום של 1,300-1,400 שקלים מה שעלתה הריבית. הוא אומר לי אני צריך לחסוך בדברים אחרים, כי הריבית עלתה בצורה בלתי רגילה ואני לא יכול לעמוד בזה. באמת שהוא לא יכול לעמוד בזה. אפילו שהוא עובד ואשתו עובדת ויש להם כל כך הרבה הוצאות. יש להם שני ילדים קטנים בבית. אנשים הולכים לקרוס מהנושא של המשכנתה, מהנושא של ההלוואות, מהנושא של הריבית. הבנקים, בלי לעשות כלום, מרוויחים, אמר מאות מיליארדים? תקנתם אותו עשרות מיליארדים. ואני מתקן את העשרות מיליארדים. שישה מיליארד ברבעון הזה. אני רוצה להזכיר רק דבר אחד.

זה עשרות מיליארדים, לא טעיתי.

לא הבנקים אלו שמחוללים את האינפלציה. אם שישה מיליארד ברבעון, תכפיל את זה בארבע. רגע, אני רוצה רק להגיד משהו אחד. לא הבנקים אלה שמחוללים את האינפלציה במדינת ישראל.

לא הבנקים אלו שמעלים את הריבית במדינת ישראל. ותסתכל, וכשאתה רוצה לבחון ולבדוק מה פשר - - - לא,

אני לא מסכים. תבדוק את המרווח. אני אומר לך, אתה - - - הדיאלוג הזה מיותר,

אני לא התווכחתי. בבקשה לא להתערב.

אתה אמרת שאנחנו הכי הרבה מחזירים לציבור,

מקום שני בעולם. אני רוצה שתביא לי נתון של האזרח הפשוט. אל תביא לי נתון של הטייקונים. אני בטוח שאתם נותנים לשם, לטייקונים את הכסף הזה. והאזרח הפשוט שיש לו בעו"ש, יש לו כסף בחסכונות שלו, הוא לא מקבל כלום מזה. אבל מי שיש לו עשרות מיליונים ומאות מיליונים הוא נהנה בצורה בלתי רגילה, כי אתם רוצים לשמור עליו ומשאירים אותו בבנק. לא האנשים הפשוטים. אני רוצה להגיד לך, אנחנו דנו כאן בחוק המזומנים. ואמרתי לך שמגזר הערבי, במגזר הדרוזי, אפילו בהרבה מגזרים, אנשים מבוגרים, לא מחזיקים כסף בבנקים. לא מאמינים לבנקים. וחברת הכנסת אמרה לי עכשיו אני שמתי 350,000 שקלים במשך שלוש שנים קיבלתי על זה 1,000 שקלים. 1,000 שקלים. אז למה להחזיק את זה בבנק? תחזיק את זה מזומן אצלה בבית. יש את הנתונים הללו. יש את הנתונים הללו. הנתונים הללו קיימים ומפורסמים. נקודה אחרונה אדוני יושב הראש. אני בא מהמגזר הדרוזי. ואני יודע, הריבית שמשלם דרוזי אצלו וערבי יותר מאשר יהודי. כשהוא לוקח הלוואה.

תודה רבה. אני שואל אותך, למה? למה הוא משלם יותר ריבית מאשר יהודי שלוקח הלוואה? למה בחור צעיר דרוזי, חייל משוחרר, וערבי, צריך לשלם יותר ריבית מאשר בחור יהודי? תודה רבה. בבקשה, רשות התחרות. אתם לא נרשמתם בכלל. טובי הריס, ראשת צוות פיננסים,

נרשמה לדיון. אני אלעד מקדסי, סגן מנהל מחלקת שווקים. ואנחנו עושים, רשות התחרות עורכת מזה כמה חודשים בדיקת עומק על תחום הפקדונות. אנחנו אספנו נתונים רבים מכל הבנקים. אנחנו קיימנו כאן בוועדה על הנושא הזה כמה דיונים. אמרתי, עצרנו בגלל התקציב, אבל אנחנו מחדשים את זה ואנחנו ממשיכים. למה לא שמענו אתכם? אז אני אסביר. סליחה, אבל למה צריך מספר חודשים לבדיקה הזאת? אז אני אסביר, אני אענה על הכל.

בדיקות של רשות תחרות,

בארץ ובעולם, לוקחות זמן. הבדיקה הזאת תהיה בדיקה מהירה ביחס לכל בדיקה בארץ ובעולם שאני מכיר בסדר הגודל הזה. אנחנו אוספים נתונים. אתם צריכים לעשות בדיקות כל הזמן, כל הזמן צריך להיות לכם נתונים. אני לא מבינה למה אתם חוזרים לכל העולם? תגידו למה היא לוקחת זמן, לא, בלי השוואה.

אני אגיע עוד רגע לממצאים שיש בידנו. טוב, בבקשה. והם מאששים חלק גדול ממה שחברי הכנסת פה אמרו בדיון. דרישת הנתונים הראשונה שהוצאנו הייתה בספטמבר, אספנו נתונים מכל הבנקים. אנחנו כרשות כללית אין לנו נתונים בשוטף, אלא אנחנו אוספים נתונים לצורך בדיקה. אספנו נתונים מכל הבנקים. הנתונים שפורסמו בתקשורת, פורסמה ידיעה בתקשורת לגבי האיסוף שלהם - זה נתונים בסבב שלישי של בדיקה וכעת אנחנו נמצאים בישורת האחרונה של הבדיקה. מתי אנחנו נוכל לקבל נתונים שלכם?

וכבר עכשיו אני אגיד מה - - - רק רגע, מספר שבועות זה בין 2 ל-100. בין חודש לשלושה חודשים. אז זה מספר חודשים. אז בואו אני אסביר. אם תתנו לי להסביר, אני אסביר. לא, לא, אנחנו לא נותנים לך להסביר. אנחנו רוצים לדעת מה ייצא לנו מנתון שאתם תביאו עוד שלושה חודשים?

אני רוצה את הנתונים עוד חודש. יש נתונים שאני רוצה, זה בדיוק מה שרציתי לומר.

יש נתונים שכבר אני יכול לומר כעת. אני יכול לומר שחלק גדול ממה שחברי הכנסת פה אמרו הוא נכון. אנחנו בדקנו נתונים לפי פילוחים של סוגי לקוחות. אנחנו רואים שהתחרות במערכת הבנקאית בכלל ובנושא הפקדונות בפרט נראית שונה לגמרי כשמדברים על לקוחות גדולים, לקוחות חזקים, אל מול לקוחות חלשים. זה מה שאמרתי, על יחס התמסורת.

ואנחנו אספנו נתונים, כי אנחנו צריכים מסמוך לעניינים האלה. תודה רבה.

אני מציע לפתוח רשות חברות נוספת, שיהיה תחרות בין הרשויות.

כבר אין לנו זמן, אני חייב לסיים ויש עוד כמה שרוצים. כבוד יושב הראש, עוד שני משפטים. כן, בבקשה.

הנתונים האלה, המטרה שלנו היא לנקוט בצעדים. ולעניין הצעדים האלה כל הסמכויות של הממונה על התחרות על השולחן. צעדים שהמטרה שלהם היא כזאת: מטרה אחת, שסביבת הריבית של הלקוחות החזקים, שעסקים גדולים, שלקוחות בנקאות פרטית, אנחנו רואים שנהנים ממנה. שסביבת הריבית הזאת על פקדונות תתגלגל גם ללקוחות. שלקוחות של משקי בית, עסקים קטנים, יקבלו את אותם ריביות. ויש לנו שורה של צעדים על השולחן. ותוך כמה שבועות אנחנו נודיע אותם. רגע, שנייה, שנייה. תודה רבה לך. אני רוצה להגיד לך כמה דברים: האחד, אני רוצה את הנתונים בכתב. אם אתה מביא את זה בעוד שלושה חודשים עדיף שאל תביא את זה. אני אדבר עם שר הכלכלה, שאתם רשות מיותרת. היא לא מועילה כלום לכל המערכת הזאת. אני וינון מוכנים לקחת את זה, לעשות את הבדיקה בשבוע. כן, בדיוק. מה, אפשר לעשות את זה בזמן קצר. ולא כולל שבת. בדיוק. אבל הוא מתכוון לנתונים שהם הוציאו. הרב גפני, הם מוציאים נתונים אחרים. הבנו. אתה יודע, אני עבדתי פעם ברשות התחרות, אז אני מבקשת להגן על כבודם. אני מבקש. זה לא יפה. אני מבקש את הנתונים שיש לכם. אנחנו מדברים על זה כבר זמן רב. זה לא שעכשיו נחתנו עליכם ואמרנו לכם עכשיו תתנו נתונים. אם אכן נכון מה שאתה אומר שמהבדיקות שלכם הטענות שהועלו כאן לגבי הנושא הזה של הריבית בבנקים, לגבי ריבית הפקדונות ולגבי הריבית על המשכנתאות - אם זה נכון, אני מבקש את זה. אבל אני סבור שאתם מעוניינים לא רק בנתונים. אתם מעוניינים גם שננקוט בצעדים.

אני חושב שזו המטרה של כל הדיון הזה ושל כל. אז אתם מעוניינים שהנתונים האלה יתורגמו לצעדים. אז אני מציע שאנחנו נפרסם את הנתונים יחד עם הצעדים שהממונה תנקוט יחד. הממונה תשמח להציג אותם בוועדה.

אני מסכם את המשא ומתן איתך. אנחנו מנהלים הרי עכשיו משא ומתן. מתי תפרסמו, מתי לא תפרסמו. אני לא בטוח ששר הכלכלה לא צודק במה שהוא אומר. אבל נניח לעניין הזה, נראה בסוף. המצב עכשיו הוא בידיים שלכם. הצעדים שצריך לנקוט, הנתונים שצריך להעביר לנו.

אם אנחנו נראה בפרק זמן קצר שאנחנו לא מקבלים מכם שום דבר: לא פעילות, לא נתונים, לא דוחות, לא שום דבר - אנחנו נפנה לממשלה ונגיד לבטל את רשות התחרות. למצוא משהו אחר. אם אתם תביאו נתונים שאנחנו נוכל להשתמש בהם אנחנו נראה שבאמת רשות התחרות הוא גוף יעיל. שאפשר להסתמך עליו. אני יכול לזכור, כבוד יושב הראש, שורה של חמישה צעדים כולל הפרדת תחום הפול שביצענו בתחום הבנקאות בשנתיים האחרונות.

מה לוחות הזמנים שאתה מבקש מרשות החברות בעניין הזה? מה אני מבקש? הם שולחים אותנו לעוד שלושה חודשים שתרד הריבית. אני מבקש שבוע. בסדר. בבקשה, מי הגברת? שוקי אורן, שלום לך. שוקי אורן, בבקשה. אם אפשר בקצרה, אני חייב לסיים את הדיון. פעם שעברה ישבתי לידך כשהייתי החשב הכללי.

זה היום לפני 12 שנה שהפסקתי את התפקיד. אה, עכשיו אתה פשוט נהיית יותר צעיר. סביר להניח שתדבר אחרת מהממשלה עכשיו. עכשיו, למה אני מזכיר את זה שהייתי חשב כללי? כי אני חושב שבכל זאת, מי שעוזב את האוצר יש לו ראייה משקית גם כשהוא מייצג אינטרס. אני מייצג אינטרס של בנק חדש. זה הבנק הראשון שנכנס לישראל, הרבה בזכות הממשלה ופעילות גם של הכנסת, שעשתה את הרפורמה שתוכל להיות תחרות. עכשיו, הפתרון היחיד הוא תחרות. ובמערכת בנקאית שקיימת, הבנק הצעיר ביותר זה 50 שנה. אף אחד שם לא רוצה לעשות תחרות. זו מערכת שבסופו של דבר היא נהנית מחוסר הידיעה של הלקוחות. מה שאמרו כאן חברי הכנסת הוא לגמרי נכון. כי ברגע שלקוח לא שם לב והוא לא יודע, אז הבנקים לא היו צריכים לעשות שום דבר. פשוט לא העלו את הריביות. אבל שוקי, זה אמר טלמון.

עכשיו, אני אגיד לכם מה אנחנו חושבים שהפתרון.

אנחנו לא צריכים אישורים, אנחנו כבר בשוק,

אצלנו לקוח לא צריך לנהל משא ומתן על גובה הריבית שהוא יקבל. אנחנו מהיום הראשון שבנק ישראל העלה את הריביות אנחנו הצענו תמסורת ואפשר לבדוק את זה, גם רשות התחרות כמובן מוזמנת לבדוק. שילמנו את הריביות הגבוהות ביותר והעלינו אותן כל הזמן לכולם. מה זה אומר לכולם? זה אומר שמכיוון שהמערכת שלנו היא מערכת דיגיטלית, אתה לא צריך לבוא לסניף. אתה לא צריך להכיר את מנהל הסניף או להיות חבר שלו. אז אתה מקבל את אותה ריבית גם אם אתה מפקיד מיליון שקלים או חצי מיליון שקלים.

הדבר החשוב ביותר, וכאן בעיניי, כי אני חושב שהצעות, הצעות שתהיה ריבית אוטומטית וכאלה דברים, בעיניי זה לא יביא ערך לציבור. הדבר היחיד, ודרך אגב, בחוק ההסדרים עשיתם חוק אחד קטן וחשוב, שהבנקים יצרכו להודיע ללקוחות מה הייתה העמלה. אחד הדברים שחשוב זה לייצר את הפרואקטיביות. הבנקים חייבים להודיע ללקוח יש לך כסף בחשבון. הלקוח יכול להחליט, בדיוק כמו שדיברה פה חברת הכנסת, האם זה כסף שהוא צריך אותו בשבוע הבא, האם זה כסף שהוא יכול להעמיד אותו לחודש.

אבל חייבים, שנייה. חיכינו עד עכשיו, אז תן שנייה. אחד הדברים, וזה במקום שלכם לבוא ולחזק את המתחרים החדשים. הבנקים הקיימים יעשו כל מה שהם יכולים כדי לעצור את התחרות. ואנחנו רואים את זה בשטח. אתם אלה שיכולים לפתוח. אני אתן דוגמה קטנה, שלא עברה בחוק ההסדרים. לא, לא, לא, מספיק. אבל זה התפקיד שלכם.

אבל הוא מציע פתרונות, שנייה. אבל עם כל הכבוד, אני לא יכול יותר. אבל אתם חייבים לתת כלים חוקיים לשחקנים חדשים והגנות ינוקא לשחקנים חדשים, כדי הם יוכלו להתחרות אל מול הבנקים הגדולים. הבנקים הגדולים, כמו שנאמר, חמישה מיליארד או שישה מיליארד, להקים בנק זה עולה פחות. אבל זה עדיין הרבה מאוד כסף. האנשים ששמו אצלנו מאות מיליונים, המשקיעים ששמו אצלנו מאות מיליונים, נכון שזה לא שווה ערך לזה, אבל הם אלה שיכולים לחולל את התחרות. והכנסת והממשלה הם אלה שיכולים לייצר את הסביבה התחרותית וכאן חסר. תודה רבה.

ינון, אני רוצה לדעת, החוק שלך שאני גם חתום עליו, איפה הוא עומד? צריך להגיש אותו. של הריבית המזערית?

אני חייבת להגיד לך יושב הראש. רגע, אבל למה תמיד את אומרת? תשמעי גם מה שאני אומר.

אדוני יושב הראש, אני רק בקצרה, כי כבר דיברתי ואני לא רוצה למשוך את הדיון.

אמרו פה הבנקים שהם לא מחוללי האינפלציה. מסכים איתם. אבל הם מחוללי העוני. הם לוקחים את האנשים החלשים ועושים אותם יותר חלשים. זורקים אותם מהדירות שלהם והם מגיעים למצב שהוא לא יכול לשלם את הדירה.

אתה יכול להגיד 'נו, באמת' עד מחר איתן, אני מכבד אותך מאוד. אבל אתה יודע בדיוק למה אני מתכוון. תסתכל מה קורה עם אותם חלשים שנזרקים מהדירות שלהם. אם אחד צריך שאני כחבר כנסת יתחנן בפני איזה בנק מסוים שיעזור לו, שיחכה איתו עוד חודש. כי עכשיו יש לו בעיה עם הפרנסה שלו, אז אל תגיד לי 'נו, באמת'. אל תגיד לי 'נו, באמת',

כי אני, אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך? שאני לא מבין עסקים, אני מבין בחלשים. אני יודע מה זה חלש. אני יודע מה זה בנק שרוצה לדפוק את הלקוח.

אני הייתי אברך כולל, שהייתי ניזון מ-2,000 שקלים. אני יודע מה זה צ'קים חוזרים, אני יודע מה זה הוראת קבע חוזרת,

על גבי חרשו חורשים, אז אל תגיד לי 'נו, באמת'. גם על גבי חרשו.

גם על גבי חרשו. אז הגיע הזמן, על גביך חרשו, חורשים וברוך השם אתה בסדר. אז אל תגיד 'נו, באמת'.

אם גם על גביך חרשו חורשים אתה יודע בדיוק מה יש בצד השני. אני לא לקחתי אותך למקום האישי. אבל אתה בא ואומר, ומזלזל במה שאני אומר, אז אני אעמיד אותך במקום.

אל תנהל דיאלוג איתו. אבל אני אגיד לך דבר אחד.

כשאנחנו מדברים, אתה אמרת שבעצם הלקוחות הם הבעלים של הבנק, הציבור הבעלים של הבנק. ספר לכולם מתי פעם אחרונה חילקתם את הדיבידנד לציבור הזה.

לא חילקתם. כי יש לי מינוס בבנק, בדקתי כמה עלה לי מאז. אז המינוס נעשה יותר עמוק בגלל הריבית שלו. אז בוא אני אסביר. לא, עזוב איתן. לא, אבל אי אפשר להגיד. אבל עם כל הכבוד, אני פשוט אוציא אותך. סגרתם, אתם סוגרים על ימין ועל שמאל סניפים. אבל אי אפשר - - - אני קורא לך לסדר. אני פשוט אוציא אותך מהישיבה. אתם סוגרים על ימין ועל שמאל סניפים, שאנחנו מתחננים לפעמים בשביל אותו אדם חלש שלא נותנים לו.

לא, זה לא הדיון. הדיון הוא בשביל לבוא לפה - - - ינון, אני לא מסכים בדיאלוג הזה. אני רק מבקש ממך, אם אתה יכול להגיש את החוק. יש את החוק שלי, שיש איתו בעיות. הוא נמצא בוועדת שרים. אני לא יודע, אורית, לך יש הצעת חוק? כן. אני גם רוצה להעיר הערה. אז רגע, תני לו לסיים. אני אתן לך. אני רק אסיים ואני אגיד, אנחנו אומרים, אין לנו בעיה שבעל עסק מרוויח כסף, הכל טוב ויפה. אבל לא יכול להיות שהחלשים, אותם אלה שעל גבם מרוויחים את הכספים האלה, לא יכול להיות שאין אוזן קשבת בבנקים לאותם אלה שזורקים אותם מהדירות. והיום המצב רק הולך ומחמיר.

בנק ישראל, עם כל הכבוד, שאני מאוד מעריך את בנק ישראל,

גם בנק ישראל צריך לתת פה מענה לאותם אלה. העליתם ב-5.5% את הריבית. בנק ישראל גם צריך לתת דין וחשבון על מה שהוא עשה עד היום.

אבל בנק ישראל צריך להבין שאם הם מרוויחים את המיליארדים האלה, תתנו מענה לחלש שרוצים לזרוק אותו מהבית. מענה מיידי מה קורה איתו.

אורית, בבקשה, אני רוצה לסיים את הדיון. אנחנו צריכים לעבור. אני פשוט רוצה להתייחס להצעה הזאת שאני מכירה באמת שלכם, בנושא הריבית המזערית. דיברנו על זה גם. אני קצת חוששת מזה שקודם כל מתערבים ישירות בנושא הזה. ושפשוט מה שזה יגרום לזה שכל הבנקים פשוט יתיישרו לריבית המזערית. ולא תהיה תחרות ביניהם בנושא הזה. זה מה שמדאיג אותי. אז הצעת החוק אומרת קודם כל לתת להם, קודם כל שיהיה בחוק שהם חייבים. היום הם לא חייבים בכלל לתת. נכון, אבל שנייה. קודם כל, חוק שיהיה. שנגיד בנק ישראל יקבע כמה הוא רוצה. שנייה אחת.

כמו שאתה יודע חבר הכנסת אזולאי, ודיברנו על זה. אני מאמינה פשוט בכך שצריך לתת לגורם המקצועי,

לקבוע כללים בנושא הזה. שהם רבים וסל כלים גדול. אולי הגנות ינוקא, אולי אם שיעור הפקדונות עולה על אחוז מסוים,

אורית, תקשיבי לי רגע. זה פשוט מאוד מצומצם זה עוד יכול אחרי זה לדכא את התחרות. אורית, יש לי הצעה. ההצעה שלי, ינון, ההצעה שאנחנו נשב יחד. אנחנו נגיש את זה, שהעסק יתחיל להתגלגל. אנחנו נחליט אנחנו לאיזה כיוון אנחנו הולכים. אנחנו יודעים ששום דבר בהצעות החוק האלה לא מושלמות. אבל מנגד יושבים אנשים שאומרים בלאו הכי חברי הכנסת לא מצליחים להעביר חקיקה. מכיוון שלא מצליחים להעביר חקיקה עולם כמנהגו נוהג. והמציאות היא מציאות שעולה על כל דמיון. אני מציע שנשב יחד ונחליט לאיזה כיוון אנחנו הולכים. אבל בלי חקיקה אין לנו פתרון. אנחנו חברי כנסת. אז תביא חקיקה בשם ועדת הכספים. זו הדרך שלנו. תביא חקיקה בשם ועדת הכספים. זו החקיקה הכי מהירה שיכולה לעבור.

הפיקוח על הבנקים, אפשר משפט? ברשותך היו"ר, אם אתה רוצה לנועל את הדיון אז אם אפשר בישיבה הבאה. תגידי רק משפט. אני, יש בליבי על בנק ישראל. אני עשיתי את חוק בנק ישראל. עשיתי את העצמאות של הוועדה המוניטרית, עם כל מה שנלווה לעניין הזה. אני קיוויתי ועשינו את נגיד בנק ישראל שהוא יהיה היועץ החברתי של הממשלה, לא רק היועץ הכלכלי. בסוף אנחנו עומדים פה בפני שוקת שבורה. ומגיע לפה נגיד הבנק ואנשים נחמדים, המפקח על הבנקים, ולא נותנים לנו שום פתרון. אנחנו עומדים מול הציבור ואין לנו פתרונות. להגיד אינפלציה אנחנו יודעים. להגיד את האיתנות הכלכלית של הבנקים, אנחנו יודעים. אנחנו רוצים גם איתנות של האזרחים, של בעלי התעשייה והמסחר.

אז קודם כל אני אציג את עצמי. אני רויטל קיסר, אני סגנית המפקח על הבנקים. באמת בדקה שיש, אכן יש עודף נכסים על ההתחייבויות שמקבלים ריבית.

כפי שאמרה חברת הכנסת, כ-15 מיליארד שקלים. אנחנו כן רואים הסטה של כספים מעו"ש לפקדונות.

עכשיו לגבי גלגול הריבית. לגבי האשראי הריבית גולגלה, ואני מתנצלת שקיבלתם את המענה של הנתונים מאוחר. המענה היה - - - אני לא קיבלתי עד לרגע זה והם התבקשו בינואר. בינואר. וגם כשפניתי ישירות סירבו לתת נתונים. ואני דבר כזה לא ראיתי.

עם כל הכבוד, זה הגיע אתמול בלילה. אני מתבייש להעביר אותו לחברי הכנסת, אבל אני אעביר אותו. אני מתבייש להעביר אותו. אתמול בלילה הוא הגיע. מתנצלת בפני הוועדה, אבל יש את הנתונים שגם שאלת. ריבית גולגלה לאשראי סדר גודל של 100% בכל מגזרי הפעילות.

גולגלה נכון לעכשיו בכל מגזרי הפעילות בין 80 ל-100 בתקופה של שלושה חודשים עד שנתיים 100. יש אזור שהגלגול שם הוא יותר חלש. משקי בית עד שלושה חודשים, נכון לעכשיו, על אף שבהשוואה בין לאומית זה מעל, ביחס לעולם, 70% גלגול. הגלגול בהתחלה היה איטי. הגלגול היום הוא גלגול יותר מהיר. איך 70% גלגול אם 30% מכספי העו"ש לא, המספרים לא מסתדרים לי. אני אשמח לשבת ולהסביר את המידע ששלחנו. תודה. רק משפט אחרון. כן, אחרון. לדרישות ולצעדים. אנחנו לגמרי דורשים ומצפים מהבנקים להמשיך את הגלגול הריבית על הפקדונות. אנחנו מצפים מהבנקים ליזום פנייה אקטיבית ללקוחות. אתם נראים כמו אדמו"ר. אתם מצפים, מברכים. שמעת איזה מילים בעברית? אני אגיד. בסופו של יום הפיקוח על הבנקים פועל במכתבים,

באמירות. ובהנחיות. יש לכם סמכויות. יש לגם סמכויות גם להנחות.

אני כעשיתי את החוק כאן בוועדה על בנק ישראל, אני ציפיתי שלא תהיו אדמו"רים. שתהיו כאלה שנמצאים בתוך העניין. מבינים מקצועית ויודעים לתת הוראות.

בסופו של יום שיעור התמסורת, זה מה ששלחנו, הלך ועלה. שיעור המעבר מאו"ש לפקדון עלה. נסכם את זה. טוב. אני אסכם ברשותך, כי בדקה. אנחנו לא מסיימים את הדיון הזה. אני יודעת. אבל אני כן חושבת שנכון להגיד בשלב הזה שהפיקוח על הבנקים ובנק ישראל שקלו, שוקלים וישקלו את כל הצעדים, כולל ההצעות שעלו פה. שקלו, שוקלים וישקלו.

לא, חבר על הזמן. עבר, הווה ועתיד. הייתי עושה אותך דובר בנק ישראל. לא, אני לא רוצה להיות דובר. יש לי את הנתונים, יש לי את המידע. לא, היא מספיק טובה. היא טובה, נכון?

טוב, תודה רבה. אני מודה לך. תודה, תודה. רק שתדעו שקשה קצת לעבוד על חברי הכנסת.

לא, לא אמרתי לך. לא אמרתי לך. אני אומר בסיכום הדיון. אני לא מתכוון להרפות מהעניין הזה.

הדיון הזה הוא היה דיון קצר מידי. אנחנו נמשיך אותו לא בשבוע הבא, שבוע אחרי זה. אדוני, משפט אחד אם אפשר. אני אתן לך. נמשיך את הדיון. אנחנו לא נרפה מהעניין הזה. אתה אמרת, מרשות התחרות, שבתוך שבוע יהיו לכם נתונים. נשמח להציג בדיון הבא את כל הנתונים. בסדר, מאה אחוז. בסדר, אז אני מבקש שתעבירו אותו. אני לא מתכוון לעשות בעניין הזה הנחות. זה נושא חברתי מהמדרגה הראשונה. רצית להגיד משהו, משפט?

גברתי, וזה גם מופנה לבנקים. את מדברת, הפיקוח על הבנקים צריך להגן על הבנקים כדי להגן על האזרחים. עכשיו תראי מה קורה פה בנתונים: 21% רווח ברבעון הראשון לבנק הבינלאומי. 19.6 למזרחי טפחות, 18% לדיסקונט. כשאנחנו מדברים על ממוצע של 12% בכל העולם, בארצות הברית ובאירופה. בוארון, זה בדיון הבא.

תחזירו את הכסף לתושבים. כן, שבוע אחרי זה, אמרתי. ואני רוצה לחזק את אדוני ואת חבר הכנסת ינון על החוקים הנהדרים שלכם. גם ריבית על יתרת זכות, גם הגדלת הריבית וגם המיסוי על הרווח. אתה לא קורא תקשורת ישראל כנראה, אתה קורא רק תקשורת בארצות הברית או באירופה. בארץ אמרו שאני לא לומד ליבה. ואני הגשתי חוק שאני לא מבין בכלל. מה זה לימודי ליבה?

זה העניין, שהוא לא יודע מה זה. זה מה שיש להם להגיד. והתעמתי איתם ואמרתי להם בסדר, אני רוצה פתרון. מה אתם כל הזמן מספרים לנו סיפורים שפה זה מלחמה באינפלציה והאינפלציה זה המלחמה הקשה ביותר נגד האנשים החלשים. אני יודע יותר טוב מהם. אני עם הניסיון שלי פה אני יודע בדיוק מה שקורה. מוכרחים למצוא פתרון. הממשלה לא יכולה לעמוד מהצד. היא צריכה לעזור לאנשים האלה. איזה ממשלה?

כל ממשלה שיש. אבל אדוני, זה לא רק חקיקה, זה רגולציה בבנקאות.

אנחנו נמשיך את הדיון הזה בעוד שבוע. הישיבה ננעלה בשעה 10:46.